נפתח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה, אני מתנצלת על העיכוב בפתיחה, עוד נעשו כאן כמה שיחות והתדיינויות עם היועצים המשפטיים כדי שאפשר יהיה להגיע לנוסחים שיהוו את הנוסח שעליו אנחנו רוצים להצביע היום. היום ה-18 באוקטובר 2021, י"ב בחשון תשפ"ב, השעה היא 10:40. אנחנו עוסקים בהמשך דיון של פרק ט' (ביטוח לאומי), סעיפים 26-28 (שיפוי והגדלת קצבאות הנכים) מתוך הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"א-2021, הצעת תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים) (תיקון), התשפ"ב-2021; והצעת תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה) (תיקון), תשפ"ב-2021. נעה, בדיון הקודם היינו באמצע הקראת התקנות של ילד נכה?

בתקנות שירותים מיוחדים. אני מציעה שאנחנו נמשיך מאותה נקודה ונדון בסעיפים. התחלנו לדון בתנאים שנוגעים לנכה שזכאי לקצבה מיוחדת. אנחנו בעמוד השני, תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים). נעה, תתחילי בבקשה. אנחנו מדברים על תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מיוחדים). באיזה סעיף? אני בסעיף קטן (ב)

הפצנו נוסח עם תיקונים לוועדה והתחלנו לקרוא אותו בדיון הקודם. אני אבקש לקבל את הנוסח הזה וגם לחלק לחברי הוועדה את הנוסח המעודכן.

דיברנו כבר על כמה עניינים בתקנות הקודמות, אחד זה הורדת שיעור דרישת הסף ל-40% נכות

דבר שני זה יצירת דרגה חדשה של 235%. דבר שלישי זה הנושא של תוספת למי שיש לו ילד עד גיל שלוש, ועכשיו אנחנו מדברים על נכה שיש לו היתר להעסקת יותר מעובד זר אחד. תקנה 2(ב). סליחה, תקנה 3(ב). עלי בינג, רכז רווחה וביטוח לאומי באגף תקציבים. אני חושב נעה, תקני אותי אם אני טועה, שכבר דיברנו על התוספת לילד, אבל נפלה טעות והתחולה של זה אמורה להיות